בוקר טוב לכולם. היום אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה של הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית במושב החדש, מושב החורף, כ"ו בתשרי התשפ"א. הדיון היום מתמקד בנושא של גיוון תעסוקתי.